שלום רב, היום יום רביעי, כ"ט באדר התשפ"ג, ערב ראש חודש אייר, ה-22 במרץ 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה וגם שמח לפתוח אותה מכיוון שאנחנו דנים בחוק שהוא חשוב לכולנו. בנימה אישית,

אני חייב להגיד לך משהו לפני שניתן לולדימיר לדבר. אני שמח על החוק הזה, זה חוק חשוב, אני יודע שבעבר הגשתי אותו, יש לי אותו גם עכשיו אבל לא הספקתי להצמיד. לא משנה הקרדיט משנה התוצאה. אני מרגיש את זה,

הכרתי את אבא שלי זכרונו לברכה, אני מרגיש שזו צוואה שלו. הוא הגיש את החוק הזה גם בתקופה שהוא עבר את המחלה. אנחנו במשפחה יודעים מה זה תרופות מצילות חיים, אנחנו במשפחה יודעים מה זה תרופות יקרות מאוד וכמה כל שקל עוזר ומסייע למשפחה. תוך כדי אנחנו מטפלים, אולי בגלל שאני מכיר את המקרים מקרוב וגם דודי מכיר את זה מקרוב מאח שלו ואני מאבא שלי. לצערי אין משפחה שאין בה צורך בתרופה במעגל הראשון או השני או השלישי שמגיעים למצב שצריכים אותה והיא לא בסל הבריאות ואין עליה הנחה, ומנסים למצוא כל שקל הנחה בשביל להאריך את החיים של האדם, להציל את החיים שלו. אתם יודעים מה, גם אם זה לא להאריך אז לשפר, גם זה אפשר. תפקידנו כחברי כנסת הוא לנסות לכוון זרקור לאוצר, לבריאות, לכל משרד במה שהוא צריך. אני חושב שההצעה הזאת חשובה, מצילת חיים וזו פשוט גאווה להיות שותף בחוק שכזה ולא משנה אם אתה שותף בהצבעה, בהצעה עצמה, יוזם החוק, הקרדיט פה לא משנה. מי שיקבל את הקרדיט הם החולים שמחכים בכיליון עיניים לקבל תרופה. רק בחודש האחרון פנה אלי אדם ואמר שהתרופה עולה הרבה כסף. ניסיתי לעזור לו ובשבוע שעבר הלכתי לנחם את המשפחה, פשוט כך. אנחנו לא מקילים ראש בעלויות אבל כמה שאנחנו לא מקילים ראש בעלות של התרופה אנחנו לא מקילים ראש בחיים של האנשים, בחיי אדם. הצעת החוק הזו חשובה מאין כמותה ואני בטוח שכל מי שיושב פה יודע את זה וגם כשהאוצר בא ואומר כל או לא הוא לא בא ממקום לא טוב, הוא בא ממקום שמסתכלים רגע מה העדיפויות. בסופו של דבר תפקידנו כחברי כנסת הוא לקבוע את העדיפות, והעדיפות היא הצלת חיים.

הצעה לסדר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לדבריך, ראיתי את הנוסח המתוקן וזה נראה הרבה יותר טוב.

כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, הוא למצוא את המנגנון הנכון ונראה איך נתקדם. אני מניח שנצליח. אני רוצה להתייחס לנושא אחרי ממש בקצרה. אנחנו נמצאים כאן בחודשים האחרונים בבליץ חקיקה חסר תקדים שעלול להשפיע באופן הרסני על עתיד הכלכלה שלנו. אני מרגיש, אדוני היושב-ראש, כחבר בוועדת הכספים שהיא הוועדה הכלכלית הכי חשובה של הכנסת, שהוועדה כלל לא נוטלת חלק באירוע. אתמול נחשפנו לתחזיות המטרידות של אגף התקציבים ושל הכלכלנית הראשית במשרד האוצר אשר הוצגו לשר האוצר בישיבות סגורות.

מדברת על כך שכתוצאה מההפיכה המשפטית, פגיעה מעצמאות של מוסדות המדינה והורדה אפשרית של דירוג האשראי, הנזק המיידי לענף ההיי-טק שאחראי ל-25% מהכנסות המדינה עלול להגיע ל-76 מיליארד שקלים. הכלכלנית הראשית מדברת על פגיעה בצמיחה של כמעט אחוז בשנה ואובדן התוצר השנתי לתמיד, כ-200 מליארדי שקלים בשנה. המשמעות היא העלאת מיסים, פגיעה קשה בשירותים לאזרח, ירידה ברמת החיים, כאשר גם למדינה לא יהיו רזרבות לעזור. אילו שר האוצר שלנו היה אדם אחראי הוא היה מוציא אמש הודעה על הקפאה מיידית של החקיקה, אבל שוב הוכיח לצערי כי אני מאוד מכבד אותו שהוא לא ראוי לתפקיד, חסר אחריות, הוא גם משקר לציבור ופוגע בכלכלה ובאזרחים. האזהרות הולכות ומצטברות בחודשיים האחרונים, ההשקעות בורחות, השקל נחלש, המחירים בסופר מזנקים ראינו את מחירי העוף

בוועדת הכספים נמנע פעם אחר פעם דיון מעמיק בהשתתפות כלל משרדי הממשלה על ההשלכות ההרסניות של הרפורמה. אני רוצה לומר לך ולכל חברי הקואליציה בוועדה שלכשתקום כאן ועדת חקירה ממלכתית על הפיגוע הכלכלי שאם עושים כאן בחודשים האחרונים אתם לא תוכלו להגיד שלא הבנתם ולא ידעתם. אני אומר לך,

האחריות הלאומית מחייבת אותנו להגיד היום שאנחנו עוצרים ונכנסים למסלולי חקיקה,

(היו"ר משה גפני, 10:20) נחזור על הדברים שנאמרו פה בשבוע שעבר ואפילו רק לפרוטוקול.

בגדול, אנחנו לא מעלי גרה. הנוסח השתנה ולכן אני מחויב בהתאם לספר לכם שעל פי הערכות רשות המיסים העלות - - - תקשיב לי.

יכול לסיים?

אם לא אז לא. אז אני מחדש לך

פי הערכות רשות המיסים עלות הצעת החוק אחרי העדכון היא כמיליארד שקלים, כמובן שזו לא ההצעה ששר האוצר - - - יש לי רעיון,

אני מושך את ההצעה ותעבירו עוד חצי מיליארד שקלים לסל התרופות, אני חוסך לכם

האמירה שזה שקר ביחס לאם היו טעויות בעבר,

האמירה כלפי שאני משקר על שולחן הוועדה אינה מקובלת עלי. אמרתי שהנתון הוא שקרי, אני קובע את זה. הייתי רוצה לשמוע את ההסבר מדוע

אתם רוצים אז נצביע על החוק המקורי. אגב, קבעתי אם יושב-ראש רשות המיסים בלי קשר.

אין

כינסתי ישיבה מיד אחרי שזה אושר במליאה,

הנתון.

לדעתם זה עולה ועל סמך מה הם קיבלו את ההערכה

לאומדן מדויק ולכן אנחנו לא יכולים להתייחס. ומה האומדן המשוער?

אז אם לכם אין אומדן משוער איך יש להם בכלל את התוצאה של הכסף? הרי אתה אמור לתת לו את האומדן המשוער של התרופות והעלות שלהן והוא צריך לעשות רק פלוס ומינוס.

לא חשוב, נתקדם. מבחינת אומדני עלות רק בשב"נ היום רכש התרופות הוא כ-600 מיליוני שקלים. בהגדרה, כל מה שהשב"נ רוכש הוא תרופה שלא נמצאת בסל והיא תרופת מרשם. וכמה זה מ-600

כן, כרגיל, חולי סרטן, יש לנו מלא זמן.

צהריים טובים לכולם, אני מברכת את דוד אמסלם על הצעת החוק, אני מסתכלת על הצעת החוק הזאת כהצלת

לא יכול להיות, מפתיע. אני לא יודעת אם ראיתים מישהו חולה סרטן איך הוא מתמודד עם הדברים. יש כאן אנשים שיכולים לספר ולדבר.

אני רוצה להגיד שאם זה באמת חשוב לממשלה אז היא יכולה למצוא את הכסף.

לכן, מינונים מעל 50 גרם עולים אלפי שקלים בחודש. אני משלמת אלפי שקלים בחודש ומתחננת לבתי המרקחת והחוות. כל הזמן מנסים ליצור סיטואציות של תרומות אבל קנאביס זה סם מסוכן,

אנחנו לא אלה שנגזור על האדם כמה זמן לחיות,

החיים ניתנו בידי הקדוש ברוך הוא ואם זה כך עלינו לעשות את כל ההשתדלות שלנו על

כפי שציין חבר הכנסת אמסלם בתחילה, המשמעות היא שיינתן מע"מ בשיעור אפס כשמדובר בכל תרופה שניתן לגביה מרשם של רופא. "תכשיר מרשם" פירושו תכשיר רשום ששיווקו מותנה במרשם רופא או במרשם אחר לפי סעיף 26א. מדובר פה בתרופה

סליחה, קנאביס נחשב כתכשיר. אתה אומרת שבסדר לכם שאנחנו משלמים אלפי שקלים? 4,000 שקלים בכל חודש. למה זה לא כולל קנאביס רפואי, לא הבנתי, זו

אני לא מאמינה שאני הולכת לשלם 5,000 שקלים וכל האימהות לילדים אוטיסטים - - - אבל על מה את מדברת,

הקנאביס. אבל זו לא הקריאה האחרונה,

- - - לקנאביס

כן, תחזרי. כשמדובר בסעיף 47 הכוונה היא גם לתכשירים שהם תכשירים תואמים. במימון ציבורי התייחסנו למימון על ידי קופת החולים במישרין או בעקיפין. להבנתנו, ואולי משרד הבריאות יוכל להרחיב, יש גם תרופות שניתנות ליום אשפוז. אנחנו מדברים על מימון על ידי קופת החולים במישרין או בעקיפין. עורכת הדין רננה מיסקין מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. הכוונה היא שתכשיר שניתן במסגרת האשפוז משולם במסגרת האשפוז, כך זה מנוסח. מה עוד? זה בגדול. חבר הכנסת אמסלם, שר האוצר דיבר איתי בדרך לכאן. ברוך השם שהוא מדבר איתנו, הגיע מחוץ לארץ, דיבר עברית. מה רצית, שידבר איתי אנגלית? הבעיה של גפני בקטע של האנגלית. אבל אגב, הייתם יכולים לדבר ביידיש.

מקסימום אמסלם ואזולאי לא היו מבינים, אבל גפני וסמוטריץ היו מבינים. אני לא כל-כך. אז גולדקנופף היה

התחלת? הם אומרים שמדובר בעלות מאוד גבוהה.

סבורים אחרת, אנחנו סבורים שהעלות היא לא גבוהה.

אתה מתכוון מיליארד שקלים רק המע"מ או סך כול התרופות. רק המע"מ. אתה יודע כמה תרופות באות לידי ביטוי כשהמע"מ הוא רק מיליארד, על איזה נפח סל מדובר? לפי הסטטיסטיקה של הלמ"ס אנחנו מתקרבים ל-50 מיליארדי שקלים של תרופות. מחוץ לסל. לא, כל התרופות. כולל התרופות של ארצות הברית או רק של ישראל? רק של מדינת ישראל.

אנחנו מדברים על התרופות שמחוץ לסל, תרופות במרשם. דודי, זה מיותר עכשיו. לא, הוא כנראה לא הבין, נראה לי שאתה לא הבנת. אנחנו מדברים על תרופות שלא נמצאות בסל הבריאות. בסל הבריאות יש תרופות שגם אם אני הולך ומקבל אותן, הולך לקופת החולים ומשלם רגיל כולל מע"מ. אנחנו לא מדברים על סך המע"מ מסך התרופות, לכן הבנתי שיש פה שקר או שיש פה טעות. מדובר כרגע על מציאות של תרופות שלא נמצאות בסל הבריאות, במקרה זה הפטור הוא מהמע"מ. זה מורכב. היא עכשיו אומרת לך מורכב, תזכור שהם לא רוצים מע"מ דיפרנציאלי. יש להם סיבות אחרות אז לכן יש להם עניין לנפח את הסיפור. חבר הכנסת אמסלם, אעמיד דברים על דיוקים, הצעת החוק בנוסח הנוכחי כוללת גם ייבוא של תרופוות לא רשומות בישראל, ייבוא עצמי, ייבוא מקביל, כל תרופה שהיום לא נמצאת ולא נמכרת בישראל. אבל יש עליה מרשם מהרופא. מרשם מהרופא הוא לא מוגבל. נראה לך שזה מסטיק שקונים בחנות? תרופות ניסיוניות וחדשות יוצאות כל הזמן בעליות של מיליון שקלים לתרופה, הדברים הללו נכללים במסגרת הצעת החוק. התרופות שנמכרות היום בישראל אינן בהכרח האינדיקציה היחידה. אתן לך את התשובה. עיקר התרופות פה, אדוני היושב-ראש, בואו נשים את האמת על השולחן. עיקר הן בסל. אנחנו בעיקר התרופות ויאשר לי את זה כאן משרד הבריאות מדובר בתרופות שלא נותנים אותן בגלל שהן בהתוויה שונה ולא מדובר בהרבה. אני רוצה להגיד גם לאנשי משרד האוצר שהצעת החוק שהגשתי היא כבר לפני שמונה שנים, ישבתי עם פקידי האוצר והערכנו את זה ב-30 מיליוני שקלים אז. אבל רק על האונקולוגי. רוב התרופות הן אונקולוגיות, נציג משרד הבריאות אמר את זה בישיבה הקודמת, מדובר ב-98%. אני יכולה. לא עכשיו, עזבי את הקנאביס, עוד מעט - - - לא קנביס, הואסטין עולה - - - זה מיותר, מיותר. כשאתה מביא נתון, אתה מדבר בפני ועדה ואני בן אדם שזוכר גם את הפרצופים וגם מה אמרו. לכן, תהיה אחראי קצת, תעשה מחקר קטן ותבין. זרקת מספר מטורף, רק התרופות הן כמה עשרות מיליארדי שקלים כדי לשלם מע"מ מיליארד שקלים, ואתה אומר לי על כל הסל בזמן שכל סל התרופות, כמדומני, עומד על 40 50 מיליארדי שקלים. לכן, רבותיי, תהיו רציניים, אתם מדברים עם אנשים רציניים. יש לי בקשה, אמרתי אותה ואני חוזר עליה. אנחנו נאשר את זה בקריאה הראשונה, אני מבקש שתשבו עם חבר הכנסת אמסלם. הכנסת יוצאת לפגרה בכל מקרה, יש לנו זמן. אנחנו חולקים עליכם גם בגלל הנתונים שדודי אמסלם הציג בפעמים הקודמות וגם עכשיו שמענו את זה. אני מבקש שתגיעו להסכמה. החוק הזה אושר בוועדת השרים, כדי לקבל את הפרטים אני מבקש שתשבו עם חבר הכנסת אמסלם ועם היועצת המשפטית של הוועדה. לפני שאנחנו מצביעים, אני רוצה לדעת מי רלוונטי לדיון הזה, אני לא רוצה שיבואו אנשים שהם לא רלוונטיים ורק מפריעים. כרגע הסיפור הוא כסף, נכון? מי ממשרד האוצר מדבר איתי? אני, נתנאל, גאיה עופר ורשות המיסים והכלכלנית הראשית שאחראים על אומדני הכנסות. עזוב אותי רשות המיסים, אני רוצה לדעת מהאוצר שהוא יעשה את התחשיב ויסביר לנו על סמך מה מבוססים

רשות המיסים, אם אני רוצה אני אפגוש את ערן יעקב ואדבר איתו. מה זה קשור, אנחנו מדברים כרגע על העלויות. אתם צריכים לבדוק את העלויות, זה לא קשור אליהם, הם מתעסקים בתקבולים. אני רוצה לדעת מי הכתובת במשרד האוצר. אני, נתנאל אושרי, רכז מיסים. אני מציע - - - דודי, לא עושים את זה בוועדה. תן לי, תן לי, מרגיז אותי משהו. תדבר עם מר מסר וגם עם הגברת היימן, תשאל אותם מה הייתה ההערכה אז. חבר הכנסת אמסלם, אנחנו מדברים על נוסח חדש ולא על נוסח - - - ולכן ההערכות- - - אז הנוסח החדש, שמעת את משרד הבריאות, אני מניח שאתם מתעסקים בכפולות ומשרד הבריאות נותן לכם את הנתונים. או שאתם רוצים להביא גם את כל הנתונים של המדינה. יש את משרד הבריאות והוא אמון על הנתונים, הוא אומר לכם מה קורה. אתם צריכים לבדוק את המספרים וזהו, זה כל הסיפור. אם הוא אמר ש-97% מהתרופות הן תרופות אונקולוגיות אז זו ההערכה שהייתה כבר אז. חבר הכנסת אמסלם, משרד הבריאות אמר בוועדה שאין לו הערכות עלות כלליות, הוא לא אמר 97%. כיוון שמדובר בהערכה שלי אזכיר שבוועדה הקודמת דיברנו על תרופות יקרות ואמרנו שבהקשר הזה אחוז גבוה מאוד הוא תרופות אונקולוגיות. אז מהו האחוז? דודי, בשביל מה זה עכשיו? מה זה אחוז גבוה מאוד? את מי אני מזמין ממשרד האוצר? אתה עושה פה עכשיו - - - בדיקת נוכחות. אני יוצא מפה עכשיו - - - אתה יוצא מכאן, הם יבואו אליך. כשאני הייתי יושב-ראש הוועדה שלי הם היו כתובים פה. הייתי אומר למנהלת הוועדה שתזמין כך וכך ואז אני יודע שהם אצלי בחדר בעוד יומיים. כשאני יוצא מפה אני צריך לדעת. טמיר, תזמין אותם אלי.

מודיע - - - כיוון שמדובר בהצעה פרטית אין להבנתי הסכמה ממשלתית כרגע - - - נביא 50 ח"כים. אנחנו נעביר את זה ב-50 ח"כים.

אתם מעריכים את העלות התקציבית במיליארד? עדיין אתם נשארים בהערכה זו?

אני מציע לא לעשות את זה, אל תגידו את זה.

בסדר, נתמודד. אמרתי ואני חוזר ואומר שלפני הקריאה השנייה והשלישית יתקיים דיון אצל חבר הכנסת אמסלם יחד עם האנשים מנהל הוועדה יזמין בהתאם למה שאמרתם. יכול להיות שנגיע להסכמות. למה צריך לריב עכשיו, בקריאה הראשונה, כשאנחנו הולכים לפגרה. אני מציע לא לדבר על עלות, לא להגיד שהממשלה מתנגדת, אבל תחליטו מה שאתם רוצים. אני מחויב לשקף.

בנוסח הנוכחי נשלחה אלינו אמש, התגייסו מרשות המיסים ומהכלכלנית הראשית לבצע הערכה זריזה והגיעו להערכה של כמיליארד שקלים. כמובן שלאור ההערות נבדוק את הדברים שוב. תבדקו את הדברים שוב. את הדברים האלו יש לי חובה למסור לוועדה. רק שתדעו, עם כל הכבוד, אנחנו קיימנו דיון כבר לפני שבוע, יותר משבוע, זה היה על סדר היום. אמרתי בוועדה שאני עושה את הדיון הזה. הייתם יכולים לדבר כל הזמן ולא לטלפן אלי כשאני בדרך לכאן או אמש ממנהל רשות המיסים. זה לא עובד ככה, גם אנחנו בני אדם, נכון שבסך הכול חברי כנסת אבל בני אדם. עולים דברים, תתייחסו אליהם לא ברגע האחרון כאילו אני מכונת ירייה. מי בעד אישור הצעת החור כפי שהוקראה על ידי היועצת המשפטית,

הצבעה אושרה. אני נמנע. נשלחת לבקש רוויזיה?

תודה רבה. חבר הכנסת משה סולומון מבקש רוויזיה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:53.